לדיון בנושא הצעת חוק לתיקון פקודת הסמים המסוכנים, כ/816 הכנה לקריאה שנייה ושלישית. זו הישיבה האחרונה על הצעת החוק ונצביע היום. אני שמח מאוד שבהצעת החוק הזאת שלי ובוועדה הצלחנו, אני מאמין, להוציא את העגלה מן הבוץ. הצלחנו לייצר מצב ששוק הקנביס הרפואי לייצוא יהיה פתוח בפני חקלאי מדינת ישראל, בפני משקיעים, בהליך שמצד אחד המשטרה יכולה לפקח ולראות שאין סכנה לביטחון ולשלום הציבור, ומצד שני באמת לאפשר לחקלאים להיכנס לגידול,

למשקיעים. פותחים פתח לשוק חדש, משמעותי וחשוב לכלכלת מדינת ישראל. אני אומר לכולם: אני שמח שעשינו את זה בעבודה המשותפת הזו. מבחינת לוחות הזמנים, אנחנו צריכים עוד לקרוא את הצעת החוק?

בואו נקרא את הנוסח ואחרי כן נשמע התייחסויות,

נעבור על הכול ברצף. בבקשה. הצעת חוק לתיקון פקודת הסמים המסוכנים (מס' ...), התשע"ט 2018 "הוספת פרק ג'1 1. בפקודת הסמים המסוכנים , התשל"ג 1973‏, אחרי סעיף 25 יבוא: "פרק ג'1: עיסוק בקנבוס לצרכים רפואיים ולמחקר הגדרות 25א.

"בעל עניין" כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח 1968‏; "עיסוק בקנבוס" כל פעולה הטעונה רישיון לפי פקודה זו, לרבות החזקה והיתר לפי סעיף 10, ולמעט רישיון שניתן לשימוש עצמי לצרכים רפואיים, "קנבוס" קנבוס כהגדרתו בתוספת הראשונה המשמש לצרכים רפואיים ולמחקר, "קצין מוסמך" ראש אגף חקירות ומודיעין במשטרה או קצין בדרגת רב פקד ומעלה שהוא הסמיך לכך. "קצין משטרה בכיר" קצין משטרה בכיר כהגדרתו בסעיף 1 לפקודת המשטרה , התשל"א-1971, שהוסמך על ידי המפכ"ל. "ראש אגף חקירות ומודיעין" ראש אגף חקירות ומודיעין במשטרת ישראל או קצין אחר בדרגת ניצב שהוסמך על ידי המפכ"ל. "ראש אגף שיטור" ראש אגף שיטור במשטרת ישראל או קצין אחר בדרגת ניצב שהוסמך על ידי המפכ"ל. "ראש חטיבת אבטחה ורישוי" ראש חטיבת אבטחה ורישוי במשטרת ישראל או קצין אחר בדרגת תת ניצב שהוסמך על ידי המפכ"ל. "רישיון" רישיון או היתר לעיסוק בקנבוס, "תאגיד זר" תאגיד שהתאגד על פי דין זר או שמצוי בשליטת תושב

מה שרלוונטי והוא נגזרת לצורך במתן ארכה לעניין ההמלצה הוא לא - - - קודם נסיים את ההקראה. נמשיך לקרוא. ""תושב חוץ" יחיד היושב דרך קבע מחוץ לישראל. רישיון לעיסוק בקנבוס 25ב. רישיון לעיסוק בקנבוס, יינתן לפי שיקול דעתו של

רשאי קצין בדרגת ניצב משנה שהוסמך על ידי ראש אגף חקירות ומודיעין במשטרה להאריך את המועד הקבוע למתן המלצת הקצין המוסמך,

לתקופות נוספות ובלבד שסך כל התקופות הארכה לא יעלו על חודשיים, האריך קצין בדרגת ניצב משנה שהוסמך

(3)להיכנס למקום שמתקיים בו עיסוק בתחום הקנבוס לצרכים רפואיים או מחקר, ובלבד שלא ייכנס למקום המשמש למגורים אלא על פי צו של בית משפט. (ב)אין בהוראות סעיף זה לגרוע מסמכויותיו של שוטר על פי כל דין. צו הפסקה מינהלי 25ד1. היה יסוד סביר להניח כי מקום בו מתקיים עיסוק בקנבוס לפי פרק זה פועל בניגוד לתנאי הרישיון, ובשל כך קיימת סכנה ממשית או חשש משמעותי לפגיעה בשלום הציבור או ביטחונו, רשאי מפקד המחוז של משטרת ישראל לצוות בכתב על בעל הרישיון המפעיל מטעמו או המחזיק מטעמו, להפסיק או להגביל את העיסוק בין בסגירת החצרים ובין בכל דרך אחרת הנראית לו מתאימה בנסיבות העניין, כדי להביא למניעת הסכנה או החשש לפגיעה בביטחון הציבור, והכל במידה שלא תעלה על הנדרש ובשים לב להיקף הפגיעה בגידול התוצרת החקלאית (בפרק זה, צו הפסקה מינהלי). לא יינתן צו הפסקה מינהלי, אלא לאחר שמפקד המחוז של משטרת ישראל התייעץ עם המנהל, ואולם מצא מפקד המחוז כי מתקיימות נסיבות דחופות, ויש לתת צו הפסקה מינהלי בלא דיחוי, רשאי הוא לתיתו והצו יובא לעיון המנהל כאמור,

ללא דיחוי ולא יאוחר משלושה ימים לאחר מכן. צו הפסקה מינהלי לא יינתן אם הוגשו בעניין אותו עסק ובשל אותן נסיבות כתב אישום לפי פרק זה או בקשה לצו הפסקה שיפוטי לפי סעיף 25ה. צו הפסקה מינהלי יעמוד בתוקפו לתקופה שיקבע בצו ונותן הצו רשאי לבטלו או להאריכו לתקופות נוספות, ובלבד שסך כל התקופות לא יעלה על 30 ימים. בית משפט השלום

על פי בקשה בכתב של מי שהוציא את צו ההפסקה המינהלי להאריך את תוקפו של הצו, בתנאים שיקבע, לתקופה נוספת, שלא תעלה על 60 ימים, אם שוכנע כי הצו חיוני לצורך המשך מניעת הסכנה או החשש לפגיעה בביטחון הציבור שבשלה הוצא הצו, ורשאי הוא לחזור ולצוות כאמור מזמן לזמן. הוגשה לבית המשפט בקשה להארכת תוקפו של צו מינהלי, יעמוד הצו בתוקפו למשך שבעה ימים נוספים, כל עוד לא החליט בית המשפט החלטה אחרת. צו הפסקה מינהלי יכלול את כל אלה: (1)פרטים בדבר מיקום המקרקעין שבהם חל הצו, ככל שהדבר נדרש בנסיבות העניין, (2)תיאור העובדות שעל פיהן הוחלט לתת את הצו, (3)תקופת תוקפו של הצו והמגבלות שנקבעו במסגרתו, (4)פרטים בדבר הזכות לבקש את ביטול הצו, (5)פרטים בדבר אופן ההתקשרות עם נותן הצו. צו הפסקה מינהלי יומצא למי שהצו ניתן כלפיו בדרך שבה מומצא כתב בית דין בהליך אזרחי. ניתן צו לפי סעיף זה יודיע נותן הצו למנהל על מועד תחילת תוקפו והמגבלות שניתנו במסגרתו. על צו הפסקה מינהלי ניתן לעתור לבית משפט שלום בתוך תקופת הצו; בדונו בצו כאמור יקיים בית המשפט ביקורת שיפוטית על צו ההפסקה המינהלי; הגשת העתירה לא תעכב את ביצוע הצו כל עוד לא החליט בית המשפט החלטה אחרת. עתירה לפי סעיף זה תידון במעמד שני הצדדים

אני יכול לומר משהו בדקה ואז אלך מכאן? אני מבקש להעיר הערה קטנה. לא, אנחנו מקריאים את הצעת החוק. אני יודע, אבל אחסוך לך הרבה זמן. אני לא בא לעשות פה בלגן.

הילדה שלי מטופלת בקנביס. אתם חושבים שיש לכם עודף במדינה ושאפשר להעביר החוצה. הילדה שלי כבר חודש לא מקבלת שמן בגלל שעצרו ל"תיקון עולם" את היבול ואת הכול. אין לה שמן עכשיו. בסוף הממשלה תגדיר את המתווה של הייצוא. הצעת החוק הזאת נותנת למשטרה סמכויות לפקח על הגידול, שלא תהיה זליגה.

גם בזה אני רוצה לגעת. היינו בדיון של תמר לפני רגע ולשם הגיע אדם שאמר שהוא קיבל אליו שקיות של 50 גרם של אבי דקל.

שמענו את ההערה שלך.

תודה רבה לכם. "צו הפסקה שיפוטי 25ה. (א) היה יסוד סביר להניח כי מקום שמתקיים בו עיסוק בקנבוס לפי פרק זה פועל בניגוד לתנאי הרישיון או כי יש סכנה ממשית או חשש משמעותי לפגיעה בשלום הציבור או ביטחונו, רשאי בית משפט השלום, לבקשת תובע כהגדרתו בסעיף 12 לחוק סדר הדין הפלילי (נוסח משולב) תשמ"ב-1982, לצוות על בעל הרישיון, המפעיל מטעמו או המחזיק מטעמו, להפסיק או להגביל את העיסוק, בין בסגירת החצרים ובין בכל דרך אחרת הנראית לו מתאימה בנסיבות העניין כדי להביא להפסקת הפרת תנאי הרישיון או למניעת הסכנה או החשש לפגיעה בביטחון הציבור והכל במידה שלא תעלה על הנדרש ובשים לב להיקף הפגיעה בגידולי התוצרת החקלאות (בפרק זה, צו הפסקה שיפוטי). (ב) בבואו לתת צו הפסקה שיפוטי ישקול בית המשפט בין השאר את הפגיעה בבריאות הציבור ותובא בפניו לעניין זה עמדת המנהל. (ג) תוקפו של צו הפסקה שיפוטי יהיה לתקופה שלא תעלה על 60 יום, ורשאי בית המשפט לחזור ולצוות כאמור מזמן לזמן. (ד)מתן צו הפסקה שיפוטי אינו מותנה בנקיטת הליכים נוספים לפי פרק זה.

25ה1 (א)לדיון בבקשת תובע לפי סעיף 25ד1 וסעיף 25ה יזומן בעל הרישיון. (ב) הדיון בבקשה למתן צו או בהארכת תוקפו של צו הפסקה מינהלי או בעתירה על צו הפסקה מינהלי יתועד בפרוטוקול בלי שיהיה בתיעוד כדי לגלות חומר חסוי כמשמעותו בסעיף 25ו, והפרוטוקול יימסר לצדדים. (ג) לשם החלטתו בבקשה או בעתירה רשאי השופט להיזקק לראיות אף אם אינן קבילות בבית המשפט. חומר חסוי 25ו. (א)בדיון בבקשה או בעתירה כאמור בסעיף 25ה ובסעיף 25ד1, רשאי התובע לבקש לפרט או להציג לפני בית המשפט בלבד עובדות או מידע שעליהם מבסס את טענותיו (בסעיף זה חומר חסוי); בקשה כאמור תוגש בכתב ותהיה מנומקת במידת האפשר וככל שאין חשש לחשיפת החומר החסוי. (ב)בית המשפט רשאי להיענות לבקשה כאמור בסעיף קטן (א) ולהסתמך על החומר החסוי, אם מצא כי גילויו בנוכחות המשיב עלול לפגוע בחקירה או באינטרס ציבורי חשוב אחר, החומר החסוי יסומן, יוחזר למבקש לאחר העיון והדבר יירשם בפרוטוקול. (ג)בית המשפט יודיע למבקש ולמשיב על החלטתו בבקשה לפי סעיף קטן (א), ורשאי הוא לקבוע שנימוקי ההחלטה, כולם או מקצתם, יהיו חסויים. (ד)החליט בית המשפט שלא להיעתר לבקשה בדבר אי-גילויו של החומר החסוי לפי סעיף קטן (א), רשאי המבקש להודיע כי הוא חוזר בו מהגשת החומר החסוי, ומשעשה כן לא יועמד החומר לעיון המשיב והשופט יתעלם ממנו לצורך החלטותיו. (ה)החליט בית המשפט שלא להיעתר לבקשה בדבר אי-גילויו של החומר החסוי לפי סעיף קטן (א) ולא חזר המבקש מהגשת החומר החסוי כאמור בסעיף קטן (ד), רשאי תובע לערער על החלטת בית המשפט בעניין זה בתוך 15 ימים ממועד מתן ההחלטה, לפני בית משפט שלערעור אשר ידון בערעור בשופט אחד. (ו)הודיע תובע לבית המשפט שהחליט כאמור בסעיף קטן (ה) כי הוא שוקל להגיש ערעור כאמור באותו סעיף קטן, לא יעביר בית המשפט את החומר החסוי למשיב עד להכרעה בערעור. (ז)בדיון בערעור לפי סעיף קטן (ה) רשאי בית המשפט לעיין בחומר החסוי ולקבל פרטים נוספים מהתובע בלי לגלותם למשיב. סמכות מקומית לעניין צו הפסקה מינהלי או שיפוטי 25ה2. בית משפט השלום לעניין סעיפים 25ד1 ו-25ה יהיה בית משפט השלום שבאזור שיפוטו מצוי העיסוק. ביצוע צו הפסקה מינהלי או שיפוטי 25ו. ניתן צו הפסקה מינהלי או צו הפסקה שיפוטי רשאי שוטר להיכנס למקום שלגביו ניתן הצו ולנקוט אמצעים סבירים, לרבות שימוש בכח באופן סביר, בנסיבות העניין, כדי להבטיח את קיום הצו. הפרת צו הפסקה מינהלי או שיפוטי 25ו1. הפר אדם צו הפסקה מינהלי או צו הפסקה שיפוטי,

מאסר שנתיים. הפרת תנאי מתנאי הרישיון 25ז. הפר אדם תנאי מתנאי הרישיון,

חודשים או קנס כאמור בסעיף 61(א)(3) לחוק העונשין, התשל"ז 1977‏; עבירה כאמור היא מסוג העבירות של אחריות קפידה. עבירת קנס 25ז1 השר לביטחון הפנים, בהסכמת שרת המשפטים ושר הבריאות ובאישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת,

בצו שיפורסם ברשומות, על עבירה לפי חוק זה כעל עבירת קנס, הוראות סעיף 221(ד) לחוק סדר הדין הפלילי , התשמ"ב-1982 (בחוק זה, חוק סדר הדין הפלילי), לא יחולו לעניין הכרזה על עבירת קנס לפי סעיף קטן זה. על אף הוראות סעיף 221(ב) לחוק סדר הדין הפלילי (נוסח משולב) התשמ"ב-1982, רשאי השר לביטחון הפנים בהסכמת שר המשפטים ושר הבריאות ובאישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, לקבוע שיעור קנס העולה על סכום הקנס הקבוע בסעיף האמור לעבירה חוזרת או נוספת או לעבירה נמשכת ובלבד ששיעור הקנס לא יעלה על הקנס הקבוע לאותה עבירה. הוועדה לבחינת מתן המלצה לרישיון עיסוק בקנבוס 25ז2. (א) תוקם ועדה לבחינת מתן רישיון לעיסוק בקנבוס (להלן,

(1) השר לביטחון הפנים או נציג מטעמו מקרב עובדי המשרד לביטחון הפנים,

המפקח הכללי במשטרת ישראל או נציג מטעמו מקרב המשרתים במשטרת ישראל, (3) שר האוצר או נציג מטעמו מקרב עובדי משרד האוצר, (4) שר הכלכלה או נציג מטעמו מקרב עובדי משרד הכלכלה. (ב) שר הבריאות רשאי למנות נציב מקרב עובדי משרדו אשר ישמש כמשקיף. הוועדה תמליץ למנהל בעניין מתן רישיון לעיסוק בקנבוס, בהתאם לפניית הקצין המוסמך כאמור בסעיף 25ב1(ג) לפקודה. הוועדה תיתן את המלצתה למנהל בתוך חודשיים מיום שפנה אליה הקצין המוסמך כאמור בסעיף 25ב1(ג). לא מסרה הוועדה בתוך חודשיים ימים את המלצתה כאמור בסעיף קטן (ד) יפנה המנהל לוועדה על מנת שתעביר את ההמלצה כאמור. לא מסרה הוועדה את המלצתה בתוך חודש מפניית המנהל כאמור סעיף קטן (ה) יקבל המנהל החלטה בעניין מתן הרישיון לעיסוק בקנבוס. יושב ראש הוועדה או מי שהסמיך לכך רשאי להזמין לדיוני הוועדה כל אדם או בעל תפקיד אשר עשוי לדעתו לסייע לעבודתה של הוועדה. החלטות הוועדה יתקבלו ברוב דעות, היו הדעות שקולות, יכריע קולו של יושב ראש הוועדה. הוועדה תקבע את סדרי עבודתה ככל שלא נקבעו בפרק זה או לפיו. שמירת דינים 25ח. הוראות פרק זה באות להוסיף על הוראות כל דין ולא לגרוע מהן. אין בהוראות פרק זה כדי לגרוע מתחולת הוראות פקודה זו על קנבוס לצרכים רפואיים, ומסמכות המנהל להטיל הגבלות או תנאים על רישיונות וכן מהגבלות או תנאים שקבע המנהל, כל עוד לא נקבע אחרת בפרק זה." הוספת סעיף 30א 2. אחרי סעיף 30 לפקודה יבוא: "אחריות נושא משרה בתאגיד 30א. (א)נושא משרה בתאגיד שקיבל רישיון לעיסוק בקנבוס לפי סעיף 25ב חייב לפקח ולעשות כל שניתן למניעת עבירה לפי סעיף 25ז בידי התאגיד או בידי עובד מעובדיו, המפר הוראה זו, דינו הקנס כאמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין, התשל"ז 1977. (ב)נעברה עבירה כאמור בסעיף קטן (א), חזקה היא כי נושא משרה בתאגיד הפר את חובתו לפי סעיף קטן (א) אלא אם כן

עשה כל שניתן כדי למלא את חובתו. (ג)בסעיף זה, "נושא משרה" מנהל פעיל בתאגיד, שותף למעט שותף מוגבל, או אדם האחראי מטעם התאגיד על התחום שבו נעברה העבירה." הוראת מעבר 3. (א)מי שניתן לו רישיון לעיסוק בקנבוס ערב תחילתו של חוק זה, יראו אותו כאילו ניתן לו רישיון לפי פרק ג'1 לפקודה כנוסחו בסעיף 1 לחוק זה, ויחולו עליו הוראות הפרק האמור. (ב) תנאי מיגון ואבטחה,

מסמכים או דרישות נוספים לעיסוק בקנבוס, שפורסמו באתר האינטרנט של משרד הבריאות, ערב תחילתו של חוק זה, ימשיכו לחול כל עוד לא בוטלו או שונו. תחילה 4. תחילתו של חוק זה ביום כ"ו בניסן התשע"ט (1 במאי 2019)." יפה. תודה רבה לאיילת לוי-נחום, היועצת המשפטית, שעשתה פה עבודה קשה מאוד וניסתה לאזן בין כל הגופים. עשינו פה עבודת קואורדינציה עם הממשלה, שהייתה לא פחות חשובה ממקרים אחרים. לפני שנשמע את חבר הכנסת חיים ילין, אני רוצה לעשות סבב מהיר בין המשרדים. נשמע הערות.

משרד הבריאות. מברכים.

הכול בסדר ומתואם איתנו.

אדוני, כפי שדיברנו בישיבה הקודמת, ההגדרה "תאגיד זר" נדרשת רק לעניין סמכות קצין בדרגת נצ"מ לתת ארכה, במקום ארבעה חודשים לתת עוד חודשיים בגלל הקושי לגבש ולקבל את המידע. אבקש, ברשותך אדוני, שהגורם המקצועי נמצאת כאן רפ"ק לירון קורן, שחלק מן התהליך - - - מה השאלה? רק כדי שנחדד מה הקושי ומה ההגדרה שנגזרת מן הקושי. היא מדברת רק על ההגדרה "תאגיד זר". הם רוצים להחזיר להגדרה הקודמת. מה הייתה ההגדרה הקודמת? אנחנו רוצים שזה יהיה: "תאגיד שהתאגד על פי דין זר או שעיסוקו מחוץ לישראל". זה יותר מרחיב ממה שהיה קודם. יש בעיה. יש תאגידים ישראליים שמשקיעים בחו"ל ואני לא רוצה שיתייחסו אליהם כתאגידים זרים בגלל השקעות שלהם בחו"ל. אני לא בא לפגוע בתאגידים ישראליים בעניין הזה. אני שמח מאוד שישראלים משקיעים בישראל, וגם שמח שהם משקיעים בחו"ל והם תאגידים ישראליים. הרי אם הוא זר הוא זר ממילא, ואם הוא ישראלי שמשקיע בחו"ל אני לא מקבל את זה. אולי זה יהיה נתון לשיקול דעת.

למשל ניקח חברה כמו "טבע", שהיא חברה ישראלית במקור ויש לה פעילות

אני לא רוצה לתת עוד חודשיים. אם היא חברה ישראלית תדונו בה כחברה ישראלית. אני לא פותח לדיון. נעשה את זה כתנאים מצטברים. זאת אומרת גם תאגיד שהתאגד על פי דין זר ועיסוקו מחוץ לישראל. כך תוציא את החברות הישראליות. אז את פוגעת בתאגידים זרים שעיסוקם בישראל. מה פתאום, את לא יכולה. ניסיתם בדיון לשכנע אותי. לא הסכמתי לזה ואני לא מוכן לשנות. לגבי הנושא של הוועדה בסעיף 25ב1(ג) כתוב פה: "אין באפשרותו לאמת את המידע בעניין מבקש הרישיון". הכוונה היא: "מבקש הרישיון או כל מי שבחינתו נדרשת", כי אם מבקש הרישיון הוא תאגיד ואני צריכה לבדוק את בעלי המניות אז מן הסתם, אם בעלי המניות הם תושבי חוץ ויש בעיה לאמת אז הם גם יעלו לוועדה. אבל זה אותו מידע. הם בגין מבקש הרישיון. נכון, אבל זה לא עניין - - - זה כל המידע שמבקש הרישיון צריך להעביר. אבל לא "בעניין מבקש הרישיון". שלא ישתמע פה - - - תכתבי: "בעניין מידע שנדרש ממבקש הרישיון".

לא מספיק לה. שלא יתפרש שאם - - - אבל אם הוא צריך לתת את המידע בסדר. אם הוא לא היה צריך לתת את המידע לא נוסיף עכשיו דרישות חדשות. אז אני מוכן לפרט. מי שהבחינה שלו מתבקשת. זה עניין של ניסוח. המידע שנדרש ממבקש הרישיון.

כל פעם שאתה אומר "עוד" אז הם ימשיכו. זה מתבקש. יש את הנושא של "שלום הציבור וביטחונו". זה חוזר בכמה מקומות. שינית בשני מקומות אולם יש מקומות שזה עדיין נשאר בנוסח הקודם וצריך לשנות.

אנחנו עוד נשנה. היכן שכתוב "ביטחון הציבור" צריך להיות "שלום הציבור וביטחונו". בסדר, אנחנו מתקנים. דבר נוסף שהוא במהות, בעמוד 1,

בעיקרון,

אבל נוותר לך.

שהוקרא כל הנוסח אז בכל מקרה הולכים אחורה. אבל אין לנו הרבה טענות. ""קצין משטרה בכיר" קצין משטרה בכיר כהגדרתו בסעיף 1 לפקודת המשטרה , התשל"א-1971, שהוסמך על ידי המפכ"ל". אנחנו מבקשים שיהיה: "שהוסמך על ידי ראש אגף השיטור". נסביר. ראש אגף השיטור יסמיך קצינים בכירים, אבל תחת המטרייה של המטה הארצי, בעוד למפכ"ל יכולים לפנות גם מפקדי המחוזות ולבקש הסמכה של קצינים בכירים אצלם. אנחנו לא רוצים שאנשים מן השטח יפנו בבקשה לביטול. בכוונה אני רוצה לצמצם את זה רק למטֶה. אם זה מפכ"ל אז יש פה פתח לדרישות מן המחוזות.

יכול לפנות מפקד מחוז.

אומר שהוא לא יכול להסמיך במחוזות. הוא יודע שהקצין המקצועי שמתחתיו זה המטרייה ששם הוא צריך להיות. "ראש אגף השיטור". הוא בדרגת ניצב. בסדר.

לגבי השאלה מתי המנהל נותן רישיון, בסעיף 25ב(ב) בעמוד 3, צריך להיות שהמנהל לא ייתן רישיון אלא לאחר המלצת הוועדה. "לא יינתן רישיון, כאמור בסעיף קטן (א), אלא לאחר שנמסרה למנהל המלצת ראש ...".

או שהוא מקבל הודעה שנסיבות העניין אינן מצדיקות. חסר "המלצת הוועדה".

אין בעיה, בסדר.

בסעיף של הוועדה יש אופציה שהמנהל יכול להחליט אם הוועדה לא התכנסה בתוך פרק זמן מסוים. נכון, זה כתוב. שם כתוב שאם היא לא מחליטה אז הוא יכול להחליט. שלא ישתמע שזה סותר את עצמו פה. מה אתם מבקשים להוסיף פה? ביקשנו להוסיף רק את "המלצת הוועדה". פה כתוב שלא יינתן רישיון אלא לאחר שנמסרה למנהל המלצת הרב פקד

או שהושלם ההליך כפי שתואר בפרק - - - בכפוף לסעיף - - -. בסוף יכול להיות מקרה שלא תהיה המלצה של הוועדה ועדיין המנהל יהיה צריך לקבל החלטה. אז בכפוף לסעיף כך וכך. גם לגבי סעיף 25ב1(ג): "אין באפשרותו לאמת את המידע בעניין מבקש הרישיון" אמרנו שזה צריך להיות "מי שנדרשת בחינתו". אמרנו "בעניין מידע שנדרש ממבקש הרישיון". דיברנו על זה עם איילת לוי-נחום. הכוונה לכל מי שאנחנו צריכים לתת המלצה בעניינו,

זו הערה אחרונה? מה עוד יש? גמרנו כבר. אל תנסו לשכנע אותי בדברים שלא הסכמתי, כפי שניסית קודם. זה היה לא טוב, התחלת איתי ברגל שמאל כי ניסית לשכנע אותי במשהו שכבר החלטתי עליו. אם את רוצה הבהרה, אני מוכן. ההבהרה שלי וזה לפרוטוקול, ואנחנו לא נשנה מן הנוסח בסעיף הזה, זה יהיה ברור מאוד: יש בדרישות הרישיון בקשות למידע. יש מידע שהתקבל שאתם לא יכולים לאמת אותו. אני כרגע לא נכנס ספציפית לנקוב מה הוא המידע הזה, אבל כל המידע הזה שלא תוכלו לאמת, בין אם הוא נוגע לאדם כזה או אחר ובין אם הוא נוגע לתאגיד כזה או אחר, זה מידע שלפי החוק הוגדר שצריך להביא אותו.

אתם לא יכולים לאמת את המידע הזה הוא עובר לוועדה בצורה ברורה. אדוני, זה בדיוק מה שהתכוונו. צריך רק להתאים את הנוסח. לדעתי הנוסח ברור מאוד. זה כל המידע שהעביר מבקש הרישיון. זה לא סתם מבקש. זה המידע שהוא העביר, שאותו אתם לא יכולים לאמת. אנחנו מדברים על המידע, לא על המבקש.

אז גמרנו עם השאלה הזאת.

קדימה.

חבר הכנסת חיים ילין, בבקשה. כבוד היושב-ראש, קודם כול אני רוצה לברך, במיוחד את משטרת ישראל. אני יודע איך התחלתם, שמעתי אתכם לפני שנה פחות או יותר, ואם הגענו למצב הזה היום אז סימן שאפשר. אפשר להקים ממשלת אחדות לאומית.

הערה קטנה. אני חושב שהגענו לנוסח נכון. האויב של הטוב הוא הטוב מאוד. אני גם חושב שמה שלא כתבנו יש לי שתי הערות. הערה אחת, מתי אתה רוצה לבדוק וחשוב מאוד שנבדוק באיזשהו פרק זמן איך החוק הזה מיושם? בדרך כלל אנחנו כותבים בכל חוק: לאחר שנה או לאחר שנתיים נבדוק אם צריך שינויים בחקיקה עצמה. צריך לראות שכל מה שעשינו קיים בפועל. מה אנחנו עושים? אנחנו מדמיינים איך זה הולך להיות, אבל לא תמיד זה עובד כך. לכן יש אפשרות, אם אתה רוצה, להכניס את זה. אני מוכן לכתוב ששנה לאחר כניסת החוק לתוקף ידווח השר לביטחון פנים לוועדת הפנים על יישום הוראות החוק. פעם אחת שידווח אם יש בעיות וכן הלאה. בעצם זה שר הבריאות. רגע, למה משרד הבריאות? זה בעצם של המשטרה. לגבי היישום של החוק הזה? רק של הפרק. אני רוצה את זה.

אם הייתה בעיה של חוסר מידע. קח את זה אליהם, לא אלינו. אני רוצה את זה אצלכם. - - - אתם יכולים לזמן את מי שאתם רוצים ומתי שאתם רוצים.

ברור שאנחנו יכולים לעשות את זה אבל בגלל שהחקיקה הזאת נכנסת בסוף הכנסת הזאת, ובכנסת הבאה כבר יהיה גוף אחר לחלוטין, אני אומר לך את זה. אם זה היה בתחילת הקדנציה - - - אני רוצה דיווח מן השר לביטחון פנים.

אתם יודעים מה, למה מן השר לבט"פ? שהמפכ"ל ידווח על הבעיות שיש לו. מה אתם מעדיפים: המפכ"ל או השר לבט"פ? מישהו בסוף צריך לבוא ולדווח. מה אתה רוצה שידווח? אני רוצה לדעת אם החוק שומר על מניעת זליגה לשוק המקומי, אם יש תושבים זרים שמנסים להתחפש וכל מיני מאפיונרים שבאים לארץ, אם יש בעיה או לא. אולי צריך ענישה קשה יותר, אולי צריך עוד דברים. אז המשטרה תדווח, המפכ"ל יבוא לדווח. אני רוצה לדעת אם החוק השיג את מטרתו ומנע סכנה לשלום הציבור

הנושא השני הוא משקיף של משרד החקלאות בתוך הוועדה. משקיף, לא חבר. חבר'ה, משרד החקלאות, בסופו של דבר לא יהיה - - - אני מבקש שתוסיף את זה כהסתייגות ויכול להיות שנאשר את זה במליאה.

נוסיף הסתייגות של חיים ילין.

ככה, כי אני לא רוצה עכשיו לחתוך את זה. אני רוצה להצביע על הצעת החוק ואחרי כן נראה במליאה. מה אכפת לך להכניס נציג של משרד החקלאות כמשקיף? אני לא רוצה להכניס עכשיו. תרשום את זה כהסתייגות.

אסביר לך אחר כך. אני רוצה להסביר לכם למה. אם המשקיע הזר הוא ששם את הכסף גם על החממות, זה סיפור אחד. אבל בשוק המקומי, החקלאי יקבל את המענקים ממשרד החקלאות.

כפי שאני רואה את זה, שהוא יהיה חלק מכל התהליך.

חיים, אחרי כן אגיד לך. נצביע גם על ההסתייגות. אתה תצביע בעד ואני אצביע נגד. יכול להיות שנאשר את זה במליאה. אם יורשה לי להעיר, כפי שאמרתי קודם, הנקודה הזאת נבחנת. אין צורך כל כך. אתם תחליטו. עזוב, תודה. אני לא רוצה להתייחס. סיימנו את הדברים. אנחנו מצביעים. קודם כול נצביע על ההסתייגות. מי בעד ההסתייגות של חיים ילין? מי נגד?

הצבעה בעד 1 נגד 1 נמנעים אין ההצעה של חה"כ חיים ילין להוסיף משקיף של משרד החקלאות לוועדה לבחינת מתן המלצה לרישיון עיסוק בקנבוס לא נתקבלה. ההצעה לא נתקבלה ותהפוך להסתייגות. יש לחיים ילין זכות דיבור במליאה ורשומה לו הסתייגויות.

אני רוצה את זה בשבוע הבא, חברים. אני מבקש להעיר הערה קצרה.

יושב-ראש "סייקי מדיקל", לשעבר מנכ"ל משרד הבריאות. השאלה שלנו היא מה קורה לאותן

כולל אישורים שהמשטרה הייתה צריכה לתת, למעט אישור אחד, והוא אישור של המשקיע הזר.

כי אחרת אנחנו הולכים להיתקע, למרות שעבדנו וקיבלנו את כל האישורים למעט האישור הזה. אגיד את מה שאמרתי פה,

תגידו אם אתם רוצים להגיב. הוא שואל אם יש פה תקופת מעבר.

החוק הקיים היום ממשיך, ולצורך העניין, ההליך של המשטרה צריך להמשיך. איך שהתחלת אתה צריך להמשיך. אתם לא צריכים לעכב אותו.

מעבר לכך, אני מבין שאתם רוצים בהצת המחליטים לפתור את הבעיה הזו. מתי צפויה להיות הצעת המחליטים מבחינתכם? בהקדם? בישיבת הממשלה הראשונה. הצעת המחליטים נוגעת לייצוא. פה מדובר על חברה שלא מעוניינת לייצא. אז תעבירו להם את התיקון כדי לפתור את העניין הזה. זה חייב להיות. אתם צריכים להכניס תיקון בהצעת המחליטים בנוסף, שמי שהוא משקיע זר כדי לעודד גם בשוק המקומי יש לשחרר אותו מן האירוע הזה. הם מוכנים. אתם צריכים לעשות את זה איתם. תכניסו את זה. הוא לא היחיד, דרך אגב. תעזרו למשקיעים הזרים גם בשוק המקומי. אנחנו בוודאי לא רוצים להפלות את השוק המקומי לרעה. תעבירו להם את התיקון כדי שזה יפתור את העניין. חברים, תודה רבה לכל מי שיושב מסביב לשולחן. אני מעלה להצבעה את הצעת החוק לקריאה שנייה ושלישית. מי בעד? ירים את ידו. מי נגד? מי נמנע? הצבעה בעד 2 נגד אין נמנעים אין הצעת החוק

התשע"ט-2018 נתקבלה.

שיהיה בהצלחה.